צוהריים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר היום: פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים והיערכות המשרדים. ברוכים הבאים לאלה שישנו ולאלה שהתעוררו הבוקר. עמדתי על כך שנקיים את הדיון הזה ושלא נדחה אותו, למרות שחברי הכנסת לא

אנחנו נרצה לשמוע דוח מנהלים קצר וממצה בדבריכם. אני מפעיל טיימר כך שאי אפשר לעבוד על השעון. יובל, בבקשה. צוהריים טובים, אדוני היושב-ראש. מכובדיי, אנחנו

התחום הראשון, תחום המיטיגציה הפחתת פליטות גזי חממה - היכן ישראל עומדת בתחום הזה. התחום השני, היערכות והסתגלות של מדינת ישראל לתחום הזה, מה שמכונה אדפטציה. התחום השלישי, היערכות בתחום הכלכלי והפיננסי של מדינת ישראל לנושא. הפרק האחרון שאל את

באיזה משרדים מדובר? איכות הסביבה ו-?

כמו שאמרתי, נמוכים בהשוואה ל-OECD. בואו נסתכל על היעדים לקראת 2030. היעד בישראל להפחתת פליטות - 27%, והיעדים ברוב המדינות המפותחות - 40% עד 70%. הפחתת פליטות עד

ולא רק שאין תוכנית, אנחנו היום לא מדברים על הקצאת תקציבית ייעודית ומאוגמת לנושא הזה,

שעושה עבודה חשובה במשרד להגנת הסביבה, נכון לביקורת היא היתה מינהלת שחסרה את הסמכויות הנדרשות. ובוודאי שאנחנו בבעיה כשאין

שיח

לא היו הכרעות תקציביות, אבל היה שיח תקציבי. אנחנו נתנו ערך גם לדבר הזה,

אנחנו מדברים על דברים משמעותיים. למשל, קחו את תחום מניעת הצפות, תוכנית אב לניקוז ורגולציה בתחום הזה.

מיפוי של השפעות, מערכות ניטור

אם יהיה שיטפון כבד באזור מסוים או אם יהיה משבר מזון

האזרחית, אין ספק שניתוח משמעותי של האיומים האלה, שיודעים לעשות היום במערכת הביטחון במדינת ישראל, יידע לגזור גם את הסיכונים לתחום הביטחוני של ישראל. היבטים כלכליים ופיננסים: רק כדי לסבר את האוזן, תרחישי אובדן תמ"ג במזרח התיכון ובאפריקה

כלומר, משרד האוצר מבין שאלו הנתונים

- - - לא קיבלנו שום השגה. נמצא פה נציג האוצר. אם יש איזשהו גורם שיכול לומר שהוא לא מסכים עם הנתונים האלה, הוא מוזמן לומר זאת

יש מחסור ביידע.

היום מדינת ישראל

מאז אנחנו מדברים על עוד שבע החלטות, אני מקווה שאני לא טועה. צריך לומר שרמת היישום של מדינת

אנחנו בכוונה מכוונים את הדברים למקום הזה,

אנחנו גם מאמינים ומקווים שהכלי שביקורת המדינה נותן,

בסך

חשוב להגיד שאנחנו קיבלנו את דוח מבקר המדינה. עבדנו למעשה למעלה משנה יחד עם מבקר המדינה באופן רציף על הכנת הדוח הזה. אנחנו מקבלים את מרבית ההמלצות של הדוח

אנחנו נעקוב אחריכם שלושה חודשים.

אני כן רוצה לתת הזדמנות לעמיאל וסל, שהוא ראש אגף בכיר לחוסן אקלימי, שיתייחס להיבטי היערכות לשינויי

לפני חודשיים עברה החלטת ממשלה שקוצבת למשרדי הממשלה את ההכנה של תוכניות משרדיות. אנחנו כרגע במעקב. יש פה בחדר נציגי

אם רוצים לעשות את הטרנספורמציה שאנחנו מדברים עליה,

ו-2050, חייבים לדאוג שאנחנו עושים את זה כשהחשמל

לכן, אנחנו, כמשרד

אנחנו לא עושים את זה לבד, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון ורמ"י וכל השותפים החשובים.

הייתם צריכים לעשות 10%,

גל מרשות החשמל, אתה רוצה לומר את הנתון

מובן. זה היה לבקשת השוק כדי לא לייצר מצב שבו המועד המאוד קשיח מביא לפשיטת רגל של מתקנים. אנחנו יודעים על מגבלות של רשת ההולכה,

אני מבין שמדברים כרגע על דחייה בתחום הזה, נכון?

למיטב זכרוני, מדברים כרגע על הפעלה מסחרית של התחנה הראשונה מחז"מ 70 באפריל. אבל אני אשמח לוודא

אנחנו למעשה מסתכלים ועוקבים אחרי

כמו שאת משקפת. הטרנספורמציה במשק האנרגיה היא לא

אלו פרויקטים הנדסיים,

זה נכון שיש עיכובים חלק מהמקרים בשטח,

בחוק ההסדרים הקרוב אנחנו פועלים להסיר

כפי שצוין פה, זה נושא מאוד משמעותי לקידום אנרגיה מתחדשת. אנחנו מציעים הרחבה של המתקנים הפוטו-וולטאים הפטורים מהיתר, אנחנו מציעים הגדלת היקף מתקנים

לעיתים זה לא מתאים בחוק ההסדרים אלא בתוך הבסיס של תקציב המדינה. כולנו פה יודעים שחוק ההסדרים הוא חוק התוכנית הכלכלית. אני חושב שלחפש ספציפית את צמד המילים: "המאבק במשבר האקלים", אני לא בטוח שזו הדרך למצוא דרכים שתומכים

אבל כמו שאתם יודעים, אין היום מס פחמן.

אנחנו כמשרד תומכים בשיקוף העלויות החיצוניות. בסוף הכנסת והממשלה יחליטו איך הם רוצים להביא את זה לידי ביטוי מבחינת

אבל החלטת ממשלה שגם אמורה להביא תקציב לנושא כדי לספק

לתושבים. בעולמות של עליית מפלס פני ים, אנחנו עובדים יחד עם המדענית הראשית של הגנת הסביבה, שאני רואה אותה כאן בזום, חקר ימים ואגמים ומפ"י, כדי לנסות לראות

שחר, פורסם בכלכליסט אתמול או שלשום שמינהל התכנון או שהממשלה למעשה

הצבת פנלים סולריים על גגות של מוסדות חינוך,

וכו'. אתה מכיר דברים או הוראות או הצעות חקיקה בחוק ההסדרים שדוחים יעדים שהוצבו על ידי החלטות הממשלה שעדיין לא

ועכשיו חוק ההסדרים מאפשר להמשיך לא לעמוד בהם ולדחות עוד את היעדים של איפוס ובנייה מאופסת פחמן. זה מה שהבנתי מדבריך, תקן אותי אם

איך זה מתיישב, למשל, עם דחייה של שלוש שנים בכל מה שקשור לבנייה מאופסת אנרגיה? זה לא רק מימוני.

גם של הנציגים שרוצים להתקדם,

מבינים מה הבעיות, אבל אין איזושהי מפת דרכים לפתור

משרדי הממשלה השונים שהם רלוונטיים מבחינתנו לשיתופי פעולה בתחומים שונים. היתה גם התייעצות

כרגע לא ראינו התייחסות רלוונטית לתחומים שאנחנו פועלים, ואותה פעילות שאנחנו ביצענו גם במהלך שנת 2022, ומתכננים להמשיך ולבצע גם בשנה הנוכחית ובהמשך הדרך. כמה תקנים לעובדים שעוסקים במשבר

לגבי הגנת הסביבה - אין לי נתונים. במשבר האקלים ובהשפעות הבריאותיות של המשבר

כמו שאתה רואה, אין פה נציג אחד של הקואליציה המכהנת. זה רק מראה כמה הם חושבים שזה חשוב. במקום לפתוח משרדים מיותרים, שרים בלי תיק,

זה מספיק חשוב. יש את הכסף לזה, אנחנו יודעים.

ולהתחיל לטפל בנושא הזה כראוי. מישהו צריך לתכלל את הדבר הזה מלמעלה. אני יוצאת מכאן מיואשת, אבל עם רוח קרב. אני מתכוונת להמשיך להילחם על זה. אני קוראת לכל מי שעתידו

אנשים פשוט לא מבינים מה הם עושים לעצמם.

אז הוועדה הזו קצת יותר חזקה מוועדת הבריאות. אנחנו ניזום. תודה רבה.

מה שמוצג פה במשרד הבריאות קיים בחלק ניכר ממשרדי

המציאות ועכשיו בונה תוכנית, אבל הוא אומר לנו שהוא לא יודע כיצד לתקצב את

אני קיוויתי שהדיון הזה יהיה בכלל באודיטוריום כי להערכתי 120 חברי כנסת צריכים לשבת בדיון הזה ולא רק ארבעה, ולא רק ממפלגה אחת. זה לא נושא מפלגתי, זה לא נושא של אופוזיציה

אני רוצה להתייחס למה שקורה בחדר ליד בוועדת חוקה

ברור שלחיזוק רשות מבצעת אחת יש השלכות דרמטיות והרסניות על הסביבה.

לחיזוק הרשות המבצעת, ורק אותה, על חשבון הרשויות

ולהפיכה שקורית פה בחדר לידנו, ממש בזמן שאנחנו דנים פה, יש השלכות באמת הרסניות לגבי הסביבה שאף אחד לא מעלה אותן מספיק.

מטי, בבקשה.

תודה רבה גם על דוח ביקורת. תודה גם לכל משרדי הממשלה שעושים כמיטב יכולתם.

ניו זילנד, מאקלימים שונים ומאזורים שונים. גובש איזשהו דוח תובנות מאוד מאוד

צה"ל והאגף האסטרטגי,

גיבש איום ייחוס אקלימי שמסתכל גם על 2030 ו-2050 במתארים

התחילו עבודות מטה ברמה קצת יותר פרטנית, אם זה בהיבט התשתיות,

כל מיני גופים שרלוונטיים מאוד

לגבי אדפטציה אנחנו בעיקר בוחנים את היכולת שלנו להיות ברציפות תפקוד מול כל האיומים האפשריים בראייה אקלימית. אנחנו יוצאים בסקרים לבסיסים שהם חשובים לנו בראייה של רציפות

לא תאמיני, הגיעה נציגה שהיא אולי יותר חזקה ממשרד החינוך, נציגת פעילי הנוער. היא הגיעה במיוחד וניתן לה לדבר. היא אולי תציג את הצד

יש השתתפות קטנה שלנו.

דובר פה קודם על בעלי החיים. בודקים את כל השרשרת של מערכת הגידול מהחי על כל השלבים שלה, מה בדיוק ההשפעות על

רק עולים ועולים כל שנה בחסות משרד החקלאות. רגע, תנו לו לסיים.

אני פונה באופן אישי למשרד האנרגיה ולמשרד החקלאות. אני לא מדבר איתכם עכשיו על זה שתלכו ותטפלו בגריטת אותן ספינות דיג. לקח לי בערך שנה וחצי לגרוט 11 או 16 ספינות.

האמן לי, עשיתי חצי דוקטורט על העניין הזה.

אני אומר לך באחריות לאור תפקידיי הקודמים, הבעיה היא שהן חורגות משדות הדיג. יום אחד יהיה נזק בגרירת המכמורות על קרקעית הים. אני כבר לא מדבר על הנזק הסביבתי שבו הורגים צבים, דגים, וגוררים אלמוגים,

פתרון משבר האקלים, טכנולוגיות, מענה לאתגרים עולמיים וביקוש גובר לטכנולוגיות שיפחיתו פליטות, הן במישור המיטיגציה והן במישור האדפטציה, והיכולת של ישראל להוביל באמת ברמה הבין-לאומית. כחלק מזה באמת החלטת ממשלה 544, שקידמנו יחד עם משרדי ממשלה נוספים פה, שבמרכזה עידוד חדשנות

היו לנו כמאה פרויקטים בשנים האחרונות כדי להוציא ידע אקדמי ולהפוך אותו לחברות אמיתיות שיפתרו את משבר האקלים.

חשוב לנו שהטכנולוגיות האלה לא יצאו ישר לארצות הברית או לאירופה אלא שבאמת יהיה להם ניסוי בישראל, וכחלק מזה שיתוף פעולה עם כל המשרדים שנמצאים פה,

אנחנו מכירים את הנושא. כמו שאמרתי, משרד האוצר תומך בשקלול העלויות החיצוניות. נושא מס הפחמן באיחוד האירופי והגבלת הייצוא בהקשר הזה,

ואנחנו

נקודת האל חזור פה עוד שבע שנים, ואנחנו בינתיים לא מצליחים לעמוד ביעד המזערי לאנרגיה מתחדשת של 2020. כיום קיימות מספר טיוטות של חוקי אקלים, ובאף אחת מהן אין יעדים שאפתניים מספיק, לא לאנרגיות מתחדשות ולא לעצירת פרויקטים

אדוני, בבקשה. תודה רבה. שמי גדעון בכר, ואני השליח המיוחד לשינויי האקלים במשרד החוץ. קודם כול, אני באמת רוצה להביע את כל הערכתי לדוח החשוב ביותר. לדעתי, לא נכתב דבר דומה לזה בנושא שינויי האקלים במדינת ישראל. הנושא הזה צריך להיות נר לרגלינו, ואנחנו צריכים כל יום להסתכל על הדוח הזה ולחשוב איך אנחנו מבצעים וסוגרים את כל הפערים שיש בדוח הזה. מבחינתנו, מבחינת משרד החוץ, הנושא הזה הוא נושא ליבה. הוא אחד מעשרת היעדים המרכזיים של משרד החוץ כבר בשלוש השנים האחרונות. הנציגויות שלנו מקדמות אלפי פעילויות בשנה בנושא שינויי האקלים, בין אם זה נושאים תדמיתיים או כלכליים. אנחנו משתפים פעולה עם כל מי שיושב פה בשולחן הזה ממשרדי הממשלה, וגם מעבר להם, בעיקר בנושא החדשנות האקלימית. אנחנו רואים בזה נכס גדול מאוד עבור מדינת ישראל והמנוף העיקרי ביותר שלנו להשפיע על משבר האקלים העולמי.

בשיתוף עם משרדי הממשלה, הובלנו את הביתן הישראלי, ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים אחרים ב- 27 COP. אנחנו נעשה את זה גם ב-COP 28. זה נושא ליבה מרכזי עבורנו ואנחנו נמשיך להתמקד בנושא החדשנות האקלימית. לסיום, אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול להטמיע בתוך משרד החוץ את נושא שינויי האקלים. כל נציגות ישראלית, מתוך 108 הנציגויות שלנו, מחויבת היום לעמוד בתו תקן ירוק. יש לה מאה ומשהו מדדים שהיא צריכה לעשות. אנחנו מכניסים את זה גם רוחבית בתוך המשרד. רק לאחרונה סיימנו קורס של שבוע ימים בנושא שינויי האקלים ל-35 עובדים של המשרד מהארץ ומחו"ל, ונמשיך להטמיע את הנושא הזה כך שהנושא יהיה נושא ליבה עבור כל דיפלומט ישראלי.

תודה רבה. ערן לוי, בבקשה. ערן לוי, מנכ"ל קבוצת אלטנוילד. אני ארשה לעצמי להגיד שאני נציג הנדל"ן של הסקטור הפרטי. אני לא שמעתי פה את משרד השיכון ואת משרד הפנים. אולי פספסתי. לא הספקנו. תעשיית הנדל"ן היא אחת מהתעשיות המזהמות. גם השימוש בנדל"ן אחר כך. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו רותמים את כל הגורמים ובאמת נותנים לסקטור הזה לקדם בנייה ירוקה. אנחנו מפגרים מאוד ביחס לעולם המערבי בכל הנושא הזה. שמענו פה גם את חברי הכנסת שדיברו על תוכנית כוללנית, ויובל גם דיבר על כך שהם כן רוצים תוכנית סדורה. יש לענף שלנו תוכנית סדורה, עם המועצה לבנייה ירוקה, של מסלול ירוק. זו תוכנית שלא עולה כסף לממשלה ולמדינה. היא תגרום לעוד ועוד חברות לבנות ירוק. התודעה הצרכנית כן מתחילה להיות שם. זה משהו שהוא סופר חשוב. חשוב לפעול עם גזרים ולא רק עם מקלות. נציגת משרד האנרגיה דיברה על הנושא הזה. גם בתחום שלנו זה סופר חשוב. בסופו של דבר, אנחנו כן צריכים את האוזן הקשבת כדי לקדם רעיונות ותוכנית כאלה. בהמשך לדוח הבאמת מכובד הזה, כפי שהוא ציין, ולכך שהעליתם את זה לסדר-היום, אנחנו נשמח לראות איך אנחנו יכולים לקדם את זה מפה.

אבל לפחות תהליכים מסוימים. אסיים במשפט אחד מספרו של בנימין זאב הרצל שכולנו מכירים: "כל מעשה האדם היה לפנים חלום".

תודה רבה. תמר לב מהחברה להגנת הטבע, בבקשה. תודה רבה. אתחיל במילה אופטימית כי הדוח הזה היה באמת מדכא. בדרך כלל ארגוני הסביבה הם אלה שמביאים את הסמן הכי מדכא, אבל פה לא היה צורך למרות שהעולם לא עומד בקצב. הדוחות האחרונים של מדעני האו"ם מבהירים באופן חד משמעי שהמצב קשה, אבל יש עוד מה לעשות. בואו לא נתייאש מזה ובואו לא נגיד שאין מה לעשות. יש בהחלט מה לעשות, רק צריך לעשות את זה מהר. מאז שיצאו הדוחות האלה, נעשו בעולם דברים. בקיץ האחרון עבר בארצות הברית חוק פיננסי, אנשי האוצר, שהעביר כמעט 400 מיליארד דולר לתוכניות שונות להתמודדות עם שינויי האקלים. 400 מיליארד דולר, זה הסכום שאנחנו מדברים עליו. באירופה יש עכשיו עלייה של יותר מ-30% בפיתוחים של אנרגיות מתחדשות גם בגלל המלחמה באוקראינה. העולם הולך לשם. אנחנו נמצאים בפיגור היסטרי, הרבה מעבר למה שנמצאים בו בעולם. אני רוצה להתייחס למה עושים אצלנו. אני מכירה פה הרבה אנשים מהמשרד להגנת הסביבה, והאנרגיה והחקלאות. הם באמת עובדים לילות כימים כדי לנסות ולהגיע לעולמות האלה ואפילו לעקוף את היעדים. אבל אנחנו פותחים את חוק ההסדרים האחרון ואנחנו מגלים שאין שינוי אקלים, ולא משנה יזה מושג תחפש שם. זר לו היה נכנס, היה חושב שפשוט אין שינוי אקלים. נכון, יש הקלה מסוימת בבנייה של מתקנים סולריים. איפה סולריים על גגות? איפה חובה להתקין? למשרד האוצר יש כוחות עצומים בחוק הזה, ובכלל, להעביר תקציבים ולעודד. לא לתמוך מרחוק, להיות המנוע שמניע את הדבר הזה, ויחד איתו משרד ראש הממשלה, שלצערי אני לא רואה פה נציג שלו. ברור היום שכשכל משרדי הממשלה נמצאים שם. משרדי המטה צריכים להיות גם שם. ואני מציעה לוועדה אולי בפעם הבאה להזמין לכאן אנשים בכירים יותר ממשרד האוצר וממשרד ראש הממשלה, שיכולים באמת. זה לא רק האשמה. יש להם יותר כוח והזדמנות להציל אותנו מהדבר הזה. הם איתנו בזום. תודה רבה. סמנכ"לית אדם טבע ודין, בבקשה. תודה רבה. שלוש נקודות וגם בהמשך לדבריהן של אביב ותמר. יש דיסוננס עצום בין הדחיפות והפיגור בו אנחנו נמצאים לבין השיח הנינוח. כולם תומכים, כולם רואים את החשיבות ומבינים, וכולם בעד, אבל לא נעשה מספיק, ולא מספיק מהר. לפני שנה וחצי התפרסם דוח מבקר המדינה שהראה שמבחינת חקיקה אנחנו כבר בפיגור. עדיין אין חוק אקלים.

ולצערי היא עדיין לא באה לידי ביטוי. שנית, עוד לפני חוק, יש שני מנגנונים מאוד מאוד משמעותיים שמתכללים כבר היום את ההסתכלות את ההסתכלות הממשלתית.

הם עדיין מדברים יותר כתומכים ויותר כמשקיפים מהצד, ולא כמי שלוקח הובלה על זה. אלו משרד האוצר ומינהל התכנון. הם שני גורמים שיקבעו איך תיראה כאן המדינה עוד עשרות שנים. הם צריכים להוביל את השינוי ולהצטרף לקואליציית שרי אוצר הכוללת 70 שרי אוצר מכל העולם, שמבינים שמדובר פה באירוע כלכלי ובאיום עצום על המערכת הפיננסית. התפקיד הוא לא לתמוך ולא לאשר תקציב, התפקיד הוא להוביל את השינוי ואת ההתייחסות הממשלתית. וגם מינהל התכנון. אי אפשר להמשיך לתכנן כאילו קו המים לא הולך להשתנות, כאילו לא תהיה עליית מפלס. והדבר האחרון, ואולי הכי חשוב, אי אפשר ביד אחת לבוא לדבר יחסית בנינוחות על צעדים שעושים והצהרות והחלטות ממשלה וכוונות לקדם חקיקה, ובצד השני לקדם בשיא המרץ חוק הסדרים, שלא רק שהוא לא כולל דברים שקשורים לנושא הזה אלא הוא כולל סעיפים שהם אנטי סביבתיים שפועלים בניגוד למטרות שהממשלה מצהירה עליהן כשהיא אומרת שהיא תקדם חוק אקלים ואחוזי הפחתה. אי אפשר להגיד שאנחנו רוצים 50% הפחתה עד 2030 , וזה כאמור אפילו לא יעד מספיק עכשיו, וביד השנייה לאפשר לתחנות פחמיות מסלול עוקף של המשרד להגנת הסביבה ולאפשר כריתת עצים מסיבית, לפגוע בסמכויות פקיד היערות ולבטל את המיסוי על הפלסטיק החד-פעמי, ולא לקדם את אותם דברים שכן צריך לעשות. צריך חוק אקלים וצריך לעצור את היוזמות האלה שחותרות נגד הצהרות הממשלה עצמה. תודה רבה לך. נדב טל, רכז תחום המים, בבקשה. שלום לכולם. נדב טל, ארגון אקופיס. אני פה כדי לדבר על שיתופי פעולה אזוריים סביב נושא משבר האקלים. כמובן שנציגת משרד האנרגיה דיברה על הקשר בין מים לאנרגיה שמקודם בהסכם עם ירדן. אנחנו יודעים שאנחנו בהוט-ספוט המזרח התיכון, ואי אפשר להתייחס לטיפול במשבר האקלים בלי לקדם שיתופי פעולה עם השכנים שלנו בעניין הזה. עם כל הקושי שבדבר, משבר האקלים נותן לנו פה הזדמנות לקדם שיתופי פעולה בנושא הזה עם השכנים שלנו. אנחנו יודעים שגם הירדנים וגם הפלסטינים הושפעו קשה מאוד ממשבר האקלים. וכבר היום אנחנו רואים מצוקת מים רצינית מאוד בירדן. אם הם יסבלו מזה, זה לא יפסח עלינו.

הדבר הזה צריך לזכות להתייחסות בכל מה שקשור לדוחות כאלה ואחרים. גם טיפול מול עזה. עזה והפלסטינים יסבלו מזה מאוד מאוד קשה. יש לנו כאן הזדמנות לקדם שיתופי פעולה אזוריים עם הפלסטינים.

תודה רבה. נמסר לי שמשרד ראש הממשלה בזום, אבל כנראה שלא. נציג המל"ל בזום? שלום לך, אם אתה רוצה להגיד משהו, זה בסדר.

אני מקווה ששמעת את כל הדיון הסוער הזה ועל חוסר ביצוע של מדינת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן. אני לא שם אצבע מאשימה, אני רק אומר שאנחנו כנראה צועדים לקטסטרופה. בבקשה.

לפעם הבאה: נציג המל"ל, נציג משרד ראש הממשלה, פה. אני מתנצל. תומר גרטל, מגמה ירוקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כמובן תודה ענקית על הדיון החשוב הזה. אני רוצה לדבר על חוק האקלים שעבר בכנסת. מבחינתנו, לפחות, הוא כול כך גרוע. היעדים שבו הם באמת נמוכים כול כך שיש מצב ממשי שאם הוא יעבור כמו שהוא עכשיו, הוא יעשה יותר נזק מתועלת. הדבר היחיד שבאמת לא שמו פה על השולחן הוא הפיל שבחדר. למה חוק האקלים נראה כך? כי מה שאני שומע פה זה באמת טיפה לא נתפס. הסיבה האמיתית זה בגלל אגף התקציבים ומשרד האוצר, והלוביסטים בפועל של חברות הגז, משרדי הממשלה. שרת האנרגיה לשעבר קארין אלהרר, שקידמה קידוחים חדשים, פקידי משרד האנרגיה שיושבים פה, כולם רידדו את חוק האקלים, סירסו אותו לחלוטין, ומתעקשים שאנחנו פשוט נחיה בגיהינום עלי אדמות. ואני אגיד את האמת, יותר מזה, כמעט כל נציגי משרדי הממשלה שנמצאים פה ויושבים עם הגינונים שלהם, הם מכחישי אקלים בחליפות. ואיך אני יודע את זה? חוק האקלים פשוט לא היה נראה ככה אם הם היו יודעים את העבודה שלהם. שווה להוסיף שגם אחרי חוק האקלים, כמו שאמרו פה, משרד האוצר החליט לעשות באמת וידוא הריגה לסביבה ולאקלים, ונכנסנו לחוק הסדרים חסר תקדים בדורסנות שלו. רוצים לבטל את הייצוג הסביבתי בוועדות התכנון, רוצים להתיר לחברת חשמל לפעול בפועל ללא היתר פליטה. כאילו - השתגעתם? 2,500 איש מתים בשנה מזיהום אוויר. שישה אנשים בכל יום. זה לא נתפס אפילו. איזה מדינה בעולם רוצה שהאזרחים שלה ימותו מזיהום? דוח המבקר הזהיר אותנו והראה לנו שוב מה יקרה כשאנחנו מזלזלים בנושא. ואתם שוב עושים בדיוק ההיפך בגלל תאוות בצע,

תודה רבה לך. הייתי מתנסח אחרת, אבל כיבדתי אותך. ד"ר יובל ארבל, בבקשה. תודה רבה. אני סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול.

היו חסרים לי כאן שני דברים: השלטון המקומי. אולי פספסתי, אבל לא שמעתי מספיק התייחסות. בנושא אדפטציה - עליית מפלס פני הים בתדירות הסערות, מחייבת היערכות של רשויות החוף. ההיערכות שנעשית היא באמצעים שהם קשיחים ולא מותאמים לתרחישים של עליית מפלס.

אין גם תרחיש רשמי ומסודר, שנבדק בצורה מדעית וצריך לסיים אותו, ולאחריו לעשות גם הגנה על המצוקים ועל החופים ונושא הניקוז. וגם נושא הניקוז וביוב.

בגשמים החזקים שמתרחשים, ביוב זורם ברחובות, זורם לנחלים ולים, בגלל חיבורים צולבים. זה קשור לשינויי אקלים כי הם מופעי הגשם הם קיצוניים יותר ויש לנו עוצמות גשם חזקות, וימי גשם עם יותר גשם, ויש לנו יותר גלישות של ביוב בגלל חריגה מתקנות. בגלל שהמשרד להגנת הסביבה לא אוכף והרשויות המקומיות לא מקיימות את תקנות מניעת זיהום מים, שגורמות לכך שחיבורים צולבים בין ניקוז לביוב גורם לגלישת ביוב לים ולנחלים ומזהם, והים סגור. הים סגור הרבה ימים בשנה. אחד הדברים הטובים במירכאות הוא שיש יותר ימים חמים בחורף. אנשים הולכים לשחות בים והם לא יכולים לעשות זאת בגלל הביוב שזורם שם. לגבי המיטיגציה דיברו פה שמס פחמן אולי לא יתקדם. ואם מס פחמן לא מתקדם, יש בחוק אוויר נקי אפשרות לצמצם פליטות של זיהום אוויר ופליטות של גזי חממה. זה קיים משנת 2011 כשהחוק עבר.

תקנות היטלי פליטה בחוק אוויר נקי. המשרד להגנת הסביבה כבר יותר מעשר שנים מסרב למעשה. הוא בהתחלה דחה ודחה, אבל עכשיו הטענה שלו היא שאין צורך כי יהיה מס פחמן. אבל אין מס פחמן. אפשר היה לצמצם את פליטות גזי החממה וזיהום האוויר, שגורמים לתמותה ולתחלואה והורג אנשים, אם היו מקיימים את החוק וכותבים תקנות של היטלי פליטה. ראינו את זה בהיתרי הזרמה לים. יש צמצום אדיר של הזרמות לים בעשור האחרון בזכות תקנות היטלי הזרמה לים. כשיש היטלים, התעשייה יודעת להסתדר ולצמצם את זה. אני מבקש מהכנסת ומכבוד היושב-ראש לאכוף שהחוקים יקוימו.

האם יש מישהו שמאוד מאוד דחוף לו לקבל דקה? אני ממש חורג. אין, ואני שמח על כך. יובל ממשרד המבקר המדינה, האם תרצה להוסיף? כמו שאמרתי, אנחנו כרגע בביקורת מעקב. מבחינתנו, הישיבה הזו היא נדבך בביקורת הזו. כמו שאמרתי, בחודש אוקטובר אנחנו נוציא מסמך נוסף, ויאמר המבקר את דברו מתוך כוונה שהדברים האלה יתקדמו. כרגע בגזרות לא מבוטלות, אין תמונה אופטימית. אבל אנחנו כביקורת נישאר אופטימיים. לסיכום הדיון המאוד מאוד רחב הזה: לא מדובר פה בנושא שוליים, כמו שהתייחסנו אליו פעם. גורמים שונים בעבר, כולל ראשי מדינה, התייחסו אליו בזלזול. מדובר בנושא שנמצא במרכז סדר-היום הבין-לאומי והוא חייב,

לקבל את הביטוי שלו גם בישראל. הוא משפיע על כל תחומי החיים שלנו, על עתיד ילדנו, ואני יכול להוסיף גם נכדנו. ככל שהזמן יעבור, לאי הטיפול באתגר הזה יהיו השפעות כלכליות, בריאותיות, קשות מאוד. נזרקים אלפים מיליארדי לקרקעית הים, אין הגדרה אחרת, וישראל לא ערוכה, נקודה. זה דוח קשה מאוד, ישראל לא ערוכה. הדוח הזה משתמע לשתי פנים. משרדי הממשלה לא יכולים לזלזל באירוע הזה כי הוא יהפוך להיות נקודתי, וגם מבחינה בין-לאומית עבורנו, וגם כי חשוב לקחת חלק במאמץ הבין-לאומי למען עתיד ילדנו ועתיד האנושות בכלל. אם מס הפחמן לא יקודם, כל נושא התקציב ייתקע. תומר, אני פונה אליך, אני פונה למשרד האנרגיה ולמשרד לאיכות הסביבה. בעיניי, אלו שלושת המשרדים שנושאים באחריות לנושא חוק הפחמן. אתם לא תוכלו לברוח מהאחריות הזו. מבחינתי, תעבירו את זה לשרים ולמנכ"לים שלכם. אם לא תקדמו את זה, אני אקח הימור ואנסה לקדם זאת כחוק של הוועדה עצמה. אני לא רוצה להיות שם. זה חייב להיות חוק ממשלתי, ראוי שזה יהיה חוק ממשלתי. הקברניטים צריכים להבין שנזרקים מיליארדי יורו או מיליארדי דולרים,

לקרקעית הים. אלו כספים שיכולנו לעשות בהם שימוש עתידי למען הארץ הזו. הקריאה המרכזית, מעבר לדיון שכל אחד צריך לעשות בעצמו, היא נושא קידום חוק הפחמן. חייבים לטפל בנושא הזה. אני מעריך שנוכל מזה לצאת החוצה לנושאים נוספים. יהיה תקצוב, כסף ועוגן מרכזי כך שנוכל לעשות את זה. מישהו כאן הזכיר את התחנות הפחמיות במדינת ישראל. האמת, אני בכלל לא מבין למה לא מקדמים את זה. מדינת ישראל הפכה למעצמת גז. מה עוצר מדינה, שמוגדרת כסטארט אפ ניישן, השנייה בעולם לאחר ארצות הברית, עם אוכלוסייה קטנה יחסית, מלעשות את זה כשהגז נמצא בהישג יד? זה נשגב מבינתי. זה ממש, אבל ממש, משרד האנרגיה. כמובן רשות החשמל וכל מי שבתוך העסק הזה. במהלך כל הדיון הזה עלה היעדרו של גוף מתכלל. המשרדים עושים מאמץ. כל אחד לוקח את דוח המבקר ופורט אותו לפרוטות ואומר מה עשה ומה לא עשה. צריך גוף מתכלל. אני חושב שהשרה לאיכות הסביבה אם ב-50% מהזמן שלה תעסוק רק בדוח הזה, רק בתכלול

או אולי הקמת רשות במשרדה, אני לא יודע. הקימו כול כך הרבה רשויות, פיזרו את המשרדים. אני לא רוצה להכניס עניינים פוליטיים. באמת הקמת רשות, משרד וגוף מתכלל. מישהו כאן אמר משרד רק לנושא הזה. אם פיצלו את משרד העבודה והרווחה לשניים כדי לתת כיסאות, וזו לא בעיה שלכם אלא בעיה שלי כפוליטיקאי, אני לא אפול מהכיסא אם יבנו משהו כזה גדול לנושא כזה עצום שהוא בנפשנו. הדיון היה רחב וממצה. לא סיימנו את העבודה, בקושי התחלנו אותה. אני רוצה להודות לכם כמשרד מבקר המדינה. אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו נקבע דיון. כיוון שהכנסת באוגוסט יוצאת לפגרה ויש את הכנס הזה באבו-דאבי,

הזמן או המועד שאנחנו יכולים הכי רחוק לעשות מהמועד הזה של היום הוא משהו בסביבות יולי, לפני יציאת הכנסת לפגרת הקיץ. אנחנו נעשה מאמץ, נזיז לצד דיונים נוספים, ונכניס עוד שעתיים לנושא הדיון הזה שאולי יהיה דיון הכנה לכנס באבו-דאבי ואנשים עוד יוכלו לתקן כמה דברים. כי בושתנו יכולה להיות כלפי עם ועולם בוועידה הזו, וגם כי אנחנו חייבים לתקן. אנחנו נקבע עוד דיון, לא נעזוב את זה. אנחנו נזמין את כל המעורבים. הפעם אני מבקש להזמין מישהו מהמל"ל או ממשרד ראש הממשלה. הם גלגל מרכזי שצריך להניע את כל המערכת הזו. תודה רבה לכולם ואחר צוהריים טובים. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:15.